אני פותח את ישיבת ועדת המשנה לטיפול בנפגעי פוסט טראומה, ועדת המשנה של ועדת העבודה והרווחה,

כ"ו באלול תש"ף.

אני רוצה לאחל שנה טובה לכל נפגעי פוסט טראומה ובני משפחותיהם, לכל נכי צה"ל ובני משפחותיהם. אני לא יודע איך יימשך הדיון ולכן